בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. אתם בטח מכירים את הסיפור של המשפחתונים. בסגר הראשון, אחרי מלחמות, הם קיבלו 8,000 שקל עבור חודשיים. הייתה להם ירידה במספר הילדים, כי הורים נשארו בבית ולא חזרו לעבודה. לא מדברים איתם בכלל. הם לא מוגדרים כעצמאיים או כשכירים. בעלי המשפחתונים מחזיקים לנו את הילדים על-מנת שכולנו נוכל לצאת לעבודה. יש מקומות שאומרים להם לפתוח תיק במע"מ, אחר כך במס הכנסה. בירושלים יותר גמישים בעניין הזה. ברוב הארץ רוצים שהם יפתחו תיק גם במע"מ. בפעם הראשונה זלזלו בהם, בפעם השנייה לא מתייחסים אליהם. אני מבקש לדעת מה המעמד של בעלי המשפחתונים.

בואו נגדיר אותם, כדי שיוכלו לגשת ולקבל את

מעונות היום הרגילים מקבלים תקציב, המשפחתונים לא מקבלים. הוצאתי מכתב לשר האוצר בנושא של הגנים הפרטיים. בפעם שעברה התייחסו והסתכלו עליהם, הפעם לא סופרים אותם. הגנים הפרטיים באים במקום מה שהמדינה הייתה צריכה לתת. אני קורא לשר האוצר, לרשות המסים, תביאו פתרון לבעלי המשפחתונים, אחרת יהיו פה דברים שייתקעו ולא יעברו. סיכמנו בזמנו כאן בוועדה על העברת חמישה מיליון שקל לתאונות עבודה שאוסאמה ואני הצגנו. סוכם והוחלט עם לשכת השר ומשרד האוצר.

עוד חמישה מיליון שקל לקבוצות כדורגל מהליגות הנמוכות. סוכם גם על 30 מיליון שקל לעיר נצרת. בנושא נצרת התהליך איטי מאוד. באילת ובטבריה התהליך היה מהיר. יש פתאום עיכובים, יש פתאום פלפולים משפטיים. מנכ"ל משרד ראש הממשלה אמר שיש עיכובים משפטיים. כשדיברתי על זה לפני שבועיים, ראש הממשלה התעניין,

שאני אקבל תשובה. חזרו אלי שיש עיכובים משפטיים, שזה בדרך. המון שבועות יש עיכובים משפטיים. גם בעניין של חמישה מיליון שקל לכדורגל וחמישה מיליון שקל לתאונות עבודה יש התחכמויות והתחמקויות של לשכת השר. אני בדעה שצריך לקיים אחרי הבטחות ואחרי החלטות של ועדת הכספים. צריך

אני רואה את זה בחומרה רבה. כבר שאלתי כמה פעמים כשהם הגיעו לפה. כל הזמן אומרים לי: "היום תקבל תשובה", "היום תקבל תשובה". מי אומר לך את זה? עוזרי השר.

מוגזם. הנושא השני, הצ'קים שחוזרים, הגבלת החשבונות בתקופת הקורונה. יש בעיה קשה, הציבור והאזרחים ממשיכים להתלונן על הנושא הזה. כשמוחזרים צ'קים החשבון מוגבל, מה שיוצר משבר כלכלי עוד יותר חמור לאזרח. הצגתי את זה בעבר. אנחנו נדרשים לזה שוב. גם אם הלקוח לא מוגבל, זה עושה לו כתם בחשבון כך שאחר כך הוא לא יכול לקחת הלוואות. הזעקה שלך היא הזעקה של כל האנשים החלשים. ביום רביעי מגיע לפה המפקח על הבנקים, הדיון יהיה על זה. דיברנו בשבוע שעבר וביקשנו לגבי בתי הספר של המוכר הלא רשמי. מדובר על 86 מיליון שקל. יש החלטה, יש בג"ץ, וגם האוצר הבטיח לתת לך תשובה תוך כמה ימים. עד היום לא התקדם שום דבר.

אותם בתי ספר סוחבים את המעמסה התקציבית הזאת. זה דוחף לכך שהם יבקשו תשלומי הורים יותר גבוהים. אני מבקש להעלות את הנושא עוד פעם. אנחנו מקווים לקבל תשובה עוד היום לגבי המצב. ישבתי ביום רביעי עם שר האוצר ומשרד המשפטים, הנושא הזה היה על סדר היום. הם אומרים שאין להם תקציב לזה. אני לא מתכוון לוותר, אני מתכוון להמשיך ולדרוש את זה. אם יהיה צורך לעשות פעולות שהן סנקציה מול האוצר, נעשה את זה. אני כמו קאטו הזקן לא מתכוון להרפות בנוגע לתקציבים שאושרו בממשלה ובוועדה לפני יומיים ועדיין לא עברו.

חוות הדעת המשפטיות כבר עברו. ייקח כמה ימים עד שהן ייחתמו. חלק מהדברים יצטרכו לבוא לכאן שוב, כי ברוב טיפשותם זה נמצא בתקנת רזרבה. אם זה יותר מ-15%, יהיה צריך להעביר את זה מתקנה הרזרבה לפה. כל הפרקטיקה הזאת שבה כשאין חוות דעת משפטית זה יושב בתקנת רזרבה כי לא סומכים על המשרד הרלוונטי, היא פרקטיקה מופרכת לחלוטין, בטח היום כשמשרד האוצר עמד כאן והצהיר שהלשכה המשפטית שלו לא רלוונטית, שהיא לא מאשרת את חוות הדעת של המשרדים.

צריך חוות דעת, זה דברי הבל שהמשפטנים המציאו. ביום ראשון שעבר עברו חוות הדעת. לפני שבועיים הבטיח לך משרד החינוך שזה יהיה ביום חמישי. ביום חמישי זה עבר. זה עבר ביום ראשון בערב. נכון להיום, יום שני בוקר, הפנייה עוד לא נחתמה. אני לא יודע איך אתה ישן בלילה, אני לא יודע איך שר האוצר ישן בלילה, אני לא יודע איך חברי הקואליציה הזאת ישנים בלילה, אני לא יודע איך הפקידונים האלה והיועצים המשפטיים ישנים בלילה. המילה "פקידונים" לא במקום. אני הכי מכבד אותם, רק לא בנקודות האלו. כשעובדים לא מקבלים משכורת, כשגופים נסגרים, אני לא מוכן להיות נחמד. לא צריך להגיד את המילה "פקידונים". בצלאל, תגיד פקידים. כשאני צריך לכבד אותם, אני מכבד אותם, וכשאני צריך לרדת עליהם,

הם לא קובעי המדיניות. לא נכון, זה 100% הם. התקנות האלו עברו בממשלה, עברו בכנסת. העובדה היא שיש בירוקרטיה של פקידים ויועצים משפטיים, שיש יד רוחצת יד. למעלה מחודש עבר מאז שהתקציבים האלה אושרו כאן בוועדה. העובדה שהדבר הזה עוד לא עבר - בושה וחרפה. הרב גפני, אתה צריך להודיע עכשיו שאתה סוגר את הוועדה, שאתה לא דן בכלום. מדובר באנשים שלא קיבלו משכורות. אתם מדברים על צ'קים שחוזרים? במקום להתעסק בצ'קים שחוזרים, בוא נדאג שהצ'קים לא יחזרו. אם אנשים יקבלו משכורת, הצ'קים לא יחזרו. אם עמותות יקבלו תקציב, הצ'קים לא יחזרו. אם אנשים יעסיקו את עצמם ולא ילכו לישון בלילה בלי שזה קורה, הצ'קים לא יחזרו. הרב גפני, תנעל את הוועדה עכשיו. עד שהתקציבים שכבר הוחלטו עליהם כאן לפני למעלה מחודש לא יגיעו ליעדם הכנסת הזאת היא בזבוז זמן אחד גדול. הפקידים לא יודעים מה זה לא לקבל משכורת, המשכורת דופקת כל ראשון לחודש בשירות הציבורי. הם לא יודעים מה זה לנהל עמותה, מה זה לנהל בית ספר, מה זה לנהל מוסד לנוער בסיכון,

הם מעולם לא שילמו משכורת לאף בן אדם. פעם זה היועץ המשפטי, פעם זה המנכ"ל,

כבר שבוע הפנייה באגף התקציבים מחכה לחתימה, שזה פשוט טירוף הדעת.

אתה חושב שאם לא תהיה ישיבה, הם ידעו לעשות את זה? אם לא תהיה ישיבה, שר האוצר יקרא את כולם היום לדיון וזה ייחתם. אם צריך, ששר האוצר יקרא לשר המשפטים וליועץ המשפטי לממשלה. אתה יודע מה, אדוני היושב-ראש, אני מציע שתבקש

את כל הטבלה של 11 מיליארד שאושרה כאן לפני חודש, ברמת פירוט של עד מיליון שקל מול ביצוע.

כולם הסכימו שצריך חוות דעת של הלשכה המשפטית של משרד החינוך. הודיעו לי שביום חמישי ניתנה חוות הדעת. אני הולך צעד אחר צעד. אני מכיר את המדינה, אני מכיר את הממשלה, אני מכיר את הפקידים. הכל עבר לאוצר.

הממונה על התקציבים בפועל, אמרתי לו שאת מה שצריך להעביר לתקנה הוא יעביר